בני דקה. אני מקווה מאוד שבהמשך, כרגע הם יושבים אצלי בלשכה, נציגי כחול לבן והליכוד יגיעו לסיכומים ונוכל להתניע את הכנסת. כרגע, לצערי, הם לא מגיעים לסיכום. אני כבר מוכן לומר שהצעתי הצעת פשרה שלדעתי מנטרלת את כל המחלוקות הפוליטיות החשובות ומאפשרת לנו להתניע את העבודה של הוועדה המסדרת, חוץ וביטחון,

אולי גם איזושהי ועדה לפיקוח על הקורונה. לכן, גברתי המזכירה, אני לא אנעל את הישיבה. אני רוצה להשאיר את הישיבה פתוחה. אני אכריז עכשיו על הפסקה עד להודעה חדשה, בתקווה ובתפילה שהשכל הישר יגבר ואנחנו,

נוכל לעבור לעבודת פיקוח פרלמנטרית כפי שנדרש. אני מכריז על הפסקה.

הפסקה בתקווה שעוד היום נצביע על הקמת הוועדה המסדרת, ועדת הכספים וועדת החוץ והביטחון הזמנית. יש כאן באולם גם כאלה שיודעים שביליתי לא מעט שעות, גם אתמול וגם היום, בניסיון להגיע להסכמה בין סיעות הבית. הצעתי גם פשרה שלדעתי הייתה יכולה לעשות "התחל" לעבודת הכנסת כבר עכשיו ואולי אפילו בשעות האלה. כל המאמצים האלה לא נשאו פרי. הפשרה שלי נדחתה. לכן, לא יהיה מנוס אלא להביא את הנושא הזה להצבעה במליאה. אני מאוד מקווה, וגם פונה לנציגי הסיעות שיושבים כאן, חלקם גם ראשי סיעות, שלפחות על התהליך תהיה הסכמה. אנחנו צריכים, תחת המגבלות, גם לנהל דיון, כי בכל נושא שיש בו הצבעה יש זכות לחברי הכנסת לדיון אישי, וגם, עדיין, לנהל הצבעה. ההצבעה, אנחנו נמצא דרכים לקיים אותה, דיון זה עניין מורכב יותר. לכן, אני מאוד מבקש שהסיעות יסכימו לפחות על איך אנחנו עושים את זה. מה שאמרתי אתמול, אני חוזר ואומר גם היום: גם לי מאוד לא נעים שראיתי עכשיו חברי כנסת שלא יכולים להיכנס למליאה, אבל אלה ההנחיות. לא יהיה מצב אחר. יש כאן עובדים שנמצאים לאורך כל הישיבה, הם לא כמונו, רשאים להיכנס ולצאת, לכן אנחנו נפעל על פי ההנחיות האלה. למען הסר ספק, יתקיימו כל ההליך הדמוקרטי וכל הפיקוח הפרלמנטרי.

ברגע שאנחנו נהיה ערוכים לכך. אבל, אדוני, אין לי כל כוונה למשוך את הנושא הזה. היום ודאי לא ניתן לקיים את זה, מסיבה פשוטה, שקיוויתי מאוד שהנושא יהיה בהסכמה, אנחנו עכשיו לא נתחיל לעסוק בגיוסים. ולכן אני מאוד מצר על כך, עוד פעם, שהפשרה שהצעתי נדחתה, אני חושב שהיא נטרלה את כל האלמנטים הפוליטיים הקטנים והשאירה את העיקר,

זה המצב. נקווה מאוד שהמצב ישתפר.

חברי הכנסת, תם סדר-היום. הישיבה הבאה תתקיים ביום שני, כ"ז באדר תש"ף, 23 במרץ 2020, בשעה 16:00. ישיבה זו נעולה.